בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, אני מתנצל על העיכוב. אנחנו ממשיכים את ההתדיינות שלנו בפרק ו' של חוק ההסדרים, בסוגיית ההיוועדות החזותית בהליכים פליליים. מטרתנו הבוקר הזה היא להתחיל בהקראת החוק אחרי שנברר סוגיות מהותיות שהתבקש בעניינן גם מידע וגם סיכומים. אני מבקש לציין שבסוף השבוע שעבר חל שינוי בנוהלי הקורונה של הכנסת, ואנחנו קצת מקילים את ההגבלות. לא שאפשר לוותר לצערי על המסכות עדיין, אבל אני מציין את זה כדי לבוא ולומר שמבחינתי הדיונים כרגע מתקיימים בחדר הוועדה. הזום הוא תוספת מבורכת, אבל מי שחושב שקולו חייב להישמע בדיון, וזה בוודאי חל על נציגי המשרדים המבקשים והשותפים, הדברים נעשים כאן בדיון. תקלות זום לא תעצורנה יותר את סדר העבודה של הוועדה. חשוב לי להדגיש את זה. אני אומר את זה גם לחברים ולחברות שנמצאים בזום, חזרנו לחדר הוועדה כמקום שבו נשמעים הדברים שחייבים להישמע. זה לא מונע כמובן מהאנשים להחליט להשתמש בזום אם הם לא נציגי המשרדים והרשויות הממשלתיות שצריכים להציג את הדברים. קחו זאת בחשבון. נמצא איתנו כמובן חברנו, חבר הכנסת בני בגין. אהבתי את ה"כמובן". אתה השותף הבכיר שלי בוועדה.

אנחנו רוצים להתחיל לעבור על הצעת החוק היום. יש לנו מספיק זמן לדיון רציני, ונקווה שנוכל להתקדם בדברים. ביקשנו בדיון הקודם גם נתונים וגם התייחסות לבקשות של הוועדה. אני אשמח לקבל התייחסות של גורמי הממשלה

התייחסות, ואני מבין משיחתי עם גורמים שונים לפני הדיון שיש בו התקדמות, זה הנושא של תוכנית מוגדרת ותקצוב הולם לשיפור מערך ההבאה של אסירים לדיון בבתי המשפט. ביקשנו שתהיה תוכנית מקבילה לשנתיים של הוראת השעה, ואני אשמח לפתוח בכך ולקבל את התייחסות הגורמים השונים.

החלק השני מתייחס לתןכנית לטיוב ושדרוג תנאי העברת אסירים לבתי משפט. מספר מרכיבים

תעשו את ההצגה לפי הסדר. אני מבקש את עיקרי הדברים, והמצגת תישלח. אני כבר אומר מראש שהסוגיה של מפרט חדרי ה-VC זה גם בשביל ההתרשמות הכללית, אבל הסוגיה המהותית היא קבלת הסכמה של המשרדים המציעים, שניסוח הסעיף של התקנות יגדיר בצורה מאוד ברורה שהתקנות יכללו את המפרטים,

- - אני מבקש להפסיק להשתמש בביטוי "טלפון נייד כשר". אני לא מכיר בדיני כשרות בהלכה שעוסקים בכשרותו של טלפון.

הזה בעיניי מאוד מאוד כשר.

אבל זה כבר צפונות ליבו של האדם. האופציה השנייה הייתה שהוא ייקרא "טיפש". לא. אפשר לומר "טלפון ללא

אם השופט החליט שהדיון יהיה ב-VC, יהיה ממשק שיגיד מה סוג הדיון ושהשופט החליט שהדיון מתקיים

כרגע אין ממשק כזה.

לאוויר? אתם מבקשים את תחולת החוק מה-1

זה העברה בין מתקני שב"ס. כבר בדיון הקודם דיברנו על כך שמדי יום בין 1,200 ל-1,700 אסירים מועברים. נכון?

אז 1,000 מובאים לדיון משפטי, והשאר מונעים לטובת הדיון

שעדיין, שיהיה ברור, זה לא יהיה תענוג לנסוע מבית מעצר ולהגיע לדיון בבית

עדיין תהיה יציאה

הם יגיעו לבית המשפט עם העצור הראשון ויצאו עם העצור האחרון. אנחנו כן עושים תהליכים של מה נקרא

השאלה, האם התוכנית שלכם כוללת הסעה של השבת האסירים למתקני הכליאה באמצע היום. זאת השאלה. אני רוצה להבין מה התוכנית. לתוכנית ארבעה מרכיבים עיקריים. החלק הראשון זה התאמת מסלולי

זה החלק הראשון. שדרוג התשתיות כבר הוקם צוות מקצועי לשדרוג אגפי המעבר, שיפוץ והתאמה של ששת האגפים אפשר לראות כאן את

באופן כללי זו תוכנית שמסוכמת איתנו.

מבחינת המקורות אנחנו מסוכמים עם שב"ס לגבי האופן של הפריסה של המקורות,

שאלתי שאלה מאוד קונקרטית: כמה מתקציבי שב"ס וכמה מתקציבים שאתם עכשיו תוסיפו לתקציב המדינה? כרגע אנחנו מדברים על זה שההרשאה תבוא

אלה שתי סוגיות נפרדות. אנחנו ממשיכים הלאה.

לעניין הסיכום עם האוצר, זה מתואם מול המנכ"ל וזה באישור של השר. אני שמח לשמוע.

מרצדס. אין יותר מושבים מברזל, זה מושבים עם ריפוד. אנחנו נותנים להם גם שירותים בדרך של אוכל, מים, ובתחנות מסוימות לעשות את הצרכים שלהם.

אני מבקש לשאול האם זה המספר הנכון? האם זה המספר היעיל?

כמה עולה רכב כזה?

לפני העלות, בדיונים פנימיים שלכם האם עלה הצורך או עלתה הדרישה להגדיל את המספר אפילו

אנחנו בתהליך בדיקה האם ה-VC,

לנחשון כמויות, עד תשעה אסירים,

עד 42 אסירים,

אנחנו צריכים לעשות ניתוח מאוד מורכב

ברור לי שבניגוד לדיון הקודם,

סוגיית ה-VC לא תשפיע על הצורך בשדרוג שישה מתקני מעבר. זה יקרה עם 100% מימוש של ה-VC וגם עם 50%. אני מסכים לגבי מערך הנסועה של יחידת נחשון שיש קשר הדוק בין השימוש ב-VC לבין מה שצריך. אני חוזר רגע לשאלה החשובה שנשאלה,

לפני זה חזי מרקוביץ, גם הוא משב"ס.

שלום לכולם, לוועדה, ליושב-ראש הוועדה - - - הזמני.

אבל רציתי לחלוט את השאלה לגבי

נמשיך במצגת.

החלק השלישי הוא באמת ההתייעלות הצפויה לאור המעבר להיוועדות

אני מבין את הקושי לדייק, אבל אני חושב שברור או אמור להיות ברור שאנחנו כן יודעים, על פי נוסח החוק, מה יהיה המספר המזערי של דיונים שהחוק יחייב. לכן ביקשנו בפעם

מה זה צמצום הוצאות מזון? לא הבנתי.

יש להם פוטנציאל לעבור לדיוני ה-VC, זאת אומרת, 50% מהדיונים לא יכולים להתקיים ב-VC.

יש כאן שלושה תרחישים, אפשר לראות בצד שמאל.

כי כמו שקתרין אמרה אנחנו מתייחסים ל-50%. זה המינימום של המינימום, אמרנו שזאת המדרגה

כשבסוף התוצאה שלו היא כן הצעת החוק שמונחת בפניכם, ולכן במכלול השיקולים העמדה הממשלתית היא

למשל עצורים מינהליים, שיש להם דיון בבית המשפט העליון, ב-90% מהמקרים הם מעדיפים לא לבוא, לשלוח את העורך דין שלהם לבית המשפט העליון, כי לבוא מקציעות לבית המשפט העליון בירושלים זה שעות, ואולי ימים, אז הם אומרים: תודה רבה, אנחנו נשארים, תלכו, תעשו

11:37) צוהריים טובים, שלום. יש פה מפרט של ערכת היוועדות חזותית באולם בית המשפט, ובהמשך מספר תמונות שממחישות כיצד זה מתבצע הלכה למעשה. כפי שניתן לראות בשקף,

יכול לראות את כל הגורמים שנמצאים באולם בצורה מלאה,

כמובן הפרקליט, סנגור, שופט ואם יש וגורמים נוספים. מה העצור יכול לראות כאן? הוא רואה את כל האולם עם

בכל מה שנוגע לפני הדיון ואחרי הדיון, בבתי המשפט, ככל שהסנגור מעוניין בכך, באזור תאי ההמתנה של

גם שם זו לא תמונה אידיאלית. ממה שהבנו בפרקטיקה, מה שקורה שאם האולם לא

שמעתי מהשופט מרזל שבכל בתי המשפט החדשים שבנו התנאים הרבה יותר טובים, אבל לא מעניינים אותי המקומות החדשים.

של הנהלת בתי המשפט לשפר את מרתפי האסירים

התשובה הזאת לא מקובלת. תיכף נשמע את הסנגוריה הציבורית, אבל אני אומר עוד פעם,

שנתמודד איתו, אבל לאורך זמן שהסנגור במשפט פלילי יצאו למסדרון ההומה של בית המשפט? אני רק מתאר לעצמי היוועצות סנגור ולקוח במסדרונות של מגרש הרוסים

המשך ההצגה. לגבי היכולת לקבל הודעות, נבדוק את העניין.

ברור לי למה אתם לא יכולים לתת מכשיר עם קישור אינטרנט לאסיר, שיתחיל לשלוח סמ"סים וטקסטים לכל

כולל שיחה עם אוזנייה במקביל ודברים שראינו שהם לא טובים ולא עובדים. ראינו מהניסיון בבתי המשפט שבסופו של דבר הפרקטיקה גוברת על הכול ובמקרים האלה עו"דים

כך או כך זה לא מייתר את הנושא של התקנת תאים לשיחת סנגור ולקוחות,

במרתף, לא ברכב של הסנגור.

יכול להיות שיש כבר פתרונות בחצי מבתי המשפט, אז אנחנו דואגים לחינם. אני מבקש לקבל התייחסות של הנהלת בתי המשפט. אנחנו באמצע המצגת

בסדר גמור.

אני מבין שהאמירה הכללית שלנו, עוד נגיע לניסוח,

גם עם אומדן - - - שב"ס הביאו את האומדן, אבל הנהלת בתי המשפט צריכה

נמצא איתנו בזום מר קובי משמוש, שהפיק את הנתונים, אני אשמח אם תעלו אותו.

ולכן צריך לעשות משם את ההפחתה, שהיא יכולה להיות לא קטנה.

אנחנו לא יודעים לומר. היינו מצפים שבתהליך כל כך ארוך של הכנה, של הסדר כל כך אסטרטגי בעניין זכויות נאשמים ומהות ההליך המשפטי הפלילי בישראל,

אם הייתי מביא לפה את החברים בדיון המעניין על רשות הרגולציה,

שנכשלנו, אתם ואנחנו, בתהליך ה-RIA של החוק הזה. למה? כי איך אפשר לקיים דיון אחרי פיילוט של 18 חודשים, כשקיימתם עשרות אלפי דיונים בהיוועדות חזותית, אחרי שאתם מספרים לנו על תהליכי הכנה, מחקר משווה, אתם אפילו לא מסוגלים לומר כמה דיונים בשנה הם בסל

זה נתון לגבי מעצרים.

נהדר. עם מעצר עד תום ההליכים?

מעצר עד תום ההליכים כבחינה לחלופת מעצר. ודאי שבפנים. דיון מהותי

היינו, אם הוא יודע שהוא ירצה לטעון משהו מהותי, הוא לא יסכים שאותו עצור יעלה ב-VC. אני יכולה לומר שמהפרקטיקה אי-אפשר לדעת מהו דיון מהותי מראש.

לא אחת גם ביום הדיון עצמו לא תמיד יודעים אם הטיעון יהיה לגופו או לא.

מעצר עד תום ההליכים זה במקסימום 50% מדיוני המעצרים, אבל יש לך פה ים שלם של דיונים פליליים, שהיום האסירים מובאים אליהם.

אבל הוצאנו מההסדר - - - הוצאת מההסדר רק חלק מהדיונים הפליליים. הוצאנו המון מתוך הדיונים.

אתם יודעים בדיוק כמוני שיש עוד הרבה מאוד היבטים טכניים שהם לא מוסדרים. הם לא מוסדרים. שמענו את זה פה. עשו אפיון ראשוני למערכת שהיא הבסיס לתקשורת בין הסנגור לבין הלקוח

אנחנו מתקדמים כי המחקר רומז לנו שיש פוטנציאל לעבוד איתו. כל השופטים שהתראיינו למחקר לא סברו שהאמצעי ישפיע על החקירה.

תוציאי את המצגת שהראו לנו, ונראה מה רוב השופטים חשבו על הכנסת ההליך של

אני רק חושב שכאשר הולכים לדבר כזה, במדרג השיקולים ההתייעלות הכלכלית קיימת,

בשנתיים-שלוש הראשונות שבודקים הסדר כזה, הנימוק של יעילות כלכלית הוא למטה.

כשראינו שזה משרת את רווחת האסיר, זה לא פוגע באיכות התהליך הפלילי, עכשיו אפשר להתחיל לדחוף למעלה את היעילות

נעשה את זה בהחלט. יש לי שאלה לגבי הנתונים של הנהלת בתי המשפט. בנתונים של ההליך הפלילי יש קטגוריית סל של דיון,

יש פה באמת קטגוריה שנקראת "דיון",

אני אוכל באמת לומר שזה הופך את כל ההסדר הזה לחסר תועלת. זה לא רציני, סליחה. בכל מקרה, אדוני היושב-ראש, אתה מבין שמכיוון שההסדר וולונטרי,

כשאנחנו צריכים לשים

אם נוסיף מעצר עד תום ההליכים,

אבל זאת הסוגיה שאנחנו אמורים לריב עליה. אנחנו נעשה את הניתוח הזה. מאוחר מדי, חברים. אתם רוצים שנגמור את החוק.

50% מה-200,000 אז יש מספר.

מכיוון שיש כאן ויכוח על עתירות אסירים, ויש כאן ויכוח על דיונים מהותיים עד תום ההליכים, מה עוצמת הגריעה? אם נגלה שמתוך הפוטנציאל של 100,000, אם נכניס עכשיו מעצר מתום ההליכים, זה יוריד אתכם ל-40,000, זה דרמטי. אז בשביל

שהתחושה שלי שהדבר הזה מחייב את הרשות המבצעת, את משרד המשפטים,

תובנות. שמענו פה התנגדות חד-משמעית של הסנגוריה הציבורית לפיילוט הזה,

כוועדת

היינו מעורבים בו בהיבטים כאלה ואחרים - - - על ידי מי הוא מובל? כנראה לא נראה שהוא מובל על ידי מאן דהו. כמו שאנחנו מבינים, זה היה נושא שהובא על ידי

זה כרגע לא בשל מבחינת הרבה צרכים של השותפים - - - יש

אבל מכיוון שיש לו רשימה ארוכה של נושאים שבגינם הוא כועס עליי, יכול להיות שנצרף גם את

יקראו את חוק סדר הדין הפלילי , התשמ"ב 1982‏

אני רוצה שהוועדה תשים לב,

כמו שמציעים, נצטרך לעשות התאמות גם בחוק ה-VC של הקורונה,

מניחה שיגיע אלינו בסוף דצמבר או אפילו בסוף נובמבר. ככל ששני ההסדרים אמורים להיות בתוקף באותו זמן, צריך להסדיר מה גובר, איך זה גובר ומה נעשה.

זה חשוב

הייעוץ המשפטי הציע להבנות במפורש את שיקול הדעת של השופט, והצענו: "אם שוכנע כי די בהשתתפות העצור או האסיר בדיון בהיוועדות חזותית, בהתחשב, בין

אנחנו חשבנו

והאמת שאולי זה מקדים את הדיון שהתכוונו לעשות אחר כך לעניין אנשים עם מוגבלויות.

אנחנו מראש מכסים חלק גדול, נקרא לזה "מיסוד הנסיבות האישיות", על ידי הרצון של האסיר וההסכמה. עדיין אנחנו רוצים לרמוז איכשהו

אני לומד מזה שהוא רשאי גם לא להורות,

אנחנו רוצים שלא תתפתח פה פרקטיקה למה השופט כן הסכים או לא הסכים.

לאסיר ולסנגור להגיש ב-48 שעות זה לטובתכם, כי זה ימנע מכם את הנסיעה. כן, אבל הוא כבר יכול להיות בדרך.

אני רק לא רוצה לכבול את ידיכם. אתם רוצים להישאר עם 72 שעות, נישאר.

תמיד בלוחות-זמנים שלא פוגעים בזכות,

להשאיר אפשרות לחריגים במקרים מיוחדים. תחליטו לדיון הבא.

הרי הכול תלוי ברצון של האסיר והסנגור. ואם האסיר לא היה מיוצג, ופתאום ב-72 שעות האלה הוא כן מיוצג,

רשאי נפגע העבירה לדעת אם הוא יקבל את יומו להישיר את מבטו אל עבר החשוד.

זה תקין שיהיה

הקלון שבמעמד הזה של אותם הדיונים האלה, ולכן חשבנו שכל הדיונים האלה,

אני אקרא את הרשימה, ואני אציע כמה תיקונים

(*)דיון בעניינו של אסיר שנשמעת בו עדותו לפי סימן ה' לפרק ה' לחוק סדר הדין הפלילי, זה בשונה ממה שאני אקרא עכשיו, שזה עדות של מישהו אחר.

זאת הכוונה. כל הטיעונים לעונש אמורים להיות מכוסים בסעיף קטן (3). אפשר להתייעץ עם הנסחית איך בדיוק, אבל זאת הכוונה. דיון לפי סעיף 144 אני חושב שגם חייב להיות. סעיף 144 זה שבית משפט דן,

אולי לחסוך בהודעות,

לא מדירים אותו מהדיון. זו רק השאלה של הנוכחות הפיזית. אני אומר עוד פעם,

ואומר: אני חושב שהסנגור של הבן אדם טועה,

פה. אני מניח שיהיו שופטים שיתאהבו בהסדר,

זה היבט אחד.

אני אומר את זה בזהירות, מנאשמים לגרוף רווחים משניים מעצם העובדה שהם לא נוכחים בדיון. בדידי הווה עובדא, למשל לא פעם סנגור מכיר את הלקוח

במקום שבו חוששים להתנהלות הסנגורים,

לא נראה לי הגיוני שבחוק כזה יש זכות וטו של 100% לתובע. מקובל עליי שאם התובע מביע התנגדות,

אני כן אומר שיש דיונים - - - לי יש

יושב-ראש הוועדה על הבאת החוק בחוק ההסדרים. אם זה היה תלוי בו,

מותקן. אני כן אומר שיש דיונים,

שבהם לנאשם מסוים אין עניין בעדויות שנשמעות בעניינו של נאשם אחר. אין

אני מתקשה לראות שופט שיזלזל בזה. לעומת זאת,

חלילה. אני לא חושבת אחרת. להפך. מכובדיי, אני הצעתי כאן הצעת פשרה. אתם מוזמנים להביא את ההתייחסות של משרד המשפטים. יש פה עמדות בוועדה הרבה יותר תקיפות בעניין הזה, ודי לחכימא. לא יהיה מצב שממשלת ישראל תעמוד פה ותאמר לנו "VC,

ואז נציגיה של ממשלת ישראל יוכלו לשתק את השימוש ב-VC לאורך כל דיון ההוכחות.

החלטות שיכולות להיות מאוד קרדינליות להמשך. הכול אופציונלי.

החלטה - - - - - - חבר הכנסת בגין, התביעה חוששת שה-VC יסכל פה מהלכי תביעה. זה חשש שאני מבין, אבל בשביל זה אני הולך אתכם על הדיפולט.

זה לא דיון שהיינו רוצים להגיד באופן קטגורי

- - שזה דיון שאין אפשרות לקיים אותו בנוכחות. אנחנו צריכים להכניס להחרגה את הדיון שאנחנו ממש

זה דיונים שהרבה פעמים במהותם הם דיונים טכניים, ולכן נישאר עם חגורות הביטחון של הבקשה באמצעות הסנגור והחלטת בית המשפט, אני חושבת שדי

צריך לזכור שזה לא רק בקשת הנאשם. נאשמים שאינם מיוצגים, לא נכנסים בשערי ההסדר.

שופט לא חייב לקבל את זה. זה לא כופה על השופט.

כך זה אמור להיות.

נכון. זה בתקנות ולא בתקנות.

הנאשם, לפעמים ההתפרצויות של הנאשם, גם להן יש ערך בתהליך.

אולי השופט צועק על הנאשם: תהיה בשקט,

לכולנו שהתמונה רציפה כל הזמן, גם הקול רציף כל הזמן. נמצא לזה את הניסוח. זה לא יכול להיות ברמת התקנות. התודעה שהשידור הוא

בוודאי. כבר ביקשתי לקבל - - - הנוהל שלנו אצלכם כבר לפני חודש. נוהל השב"ס אצלנו?

פה אנחנו מוסיפים את הסעיף לגבי הכשירות של המתקנים.

אבל זה לא מתכתב היטב עם לשלוח את הסנגור לנהל את הדיון במסדרון. היחידות והסודיות עובדת לשני הכיוונים, גם לסנגור וגם לנאשם. איך זה מתכתב עם זה שאומרים לסנגור שיצא רגע למסדרון וידבר? ואז מה? בית המשפט

בואו נאמר את האמת - - - גם בעולם האמיתי זה לא אופטימלי.

צריך לבקש מהשופט לעצור את הדיון, ואז לעשות את זה. אבל מה לעשות,

יש מצוקת מקום, וגם עובדים קבועים שלנו, לפעמים אין להם איפה לשבת. אם יהיה לי שקל על כל פעם שאני אומר לכם היא הנותנת או פשיטא, אני באמת יהיה עשיר

שתהיה פה הסכמה, ושבלי הסכמה לא נכנסים בכלל בדלת הזאת. תאמרו לי,

שהוא אומר שהוא רוצה רגע לומר משהו לסנגור שלו? בית המשפט יחליט אם הוא מתיר או לא,

הנושא הזה עלה גם בדיוני הקורונה VC, וברור שבתקנות צריכים לעשות את ההתאמות הנדרשות, לוודא שכל ההתאמות הנדרשות לאדם עם מוגבלות ייכנסו לתקנות. רק שהתאמות הנגישות הנדרשות זה רק באולם בית המשפט. מה עם חדר ה-VC בשב"ס? למה זה התאמות רק באולם בית המשפט? לא שיש לי דוגמה קונקרטית, אבל אם יש התאמה שנדרשת בחדר השב"ס? השאלה היא על מה בדיוק מדובר. בדרך כלל ההתאמות היו באולם מול השופט. אם זו אופציה שהאסיר בכלל לא יכול לעלות ב-VC כי ההגבלה שלו לא מאפשרת את הדיון, אז הוא יגיע לדיון פיזית. איפה זה נאמר? רק ביסוד ההסכמה?

ובשיקול הדעת של - - - זה לא מספיק. לא אמרנו בדברים אחרים שההסכמה מספיקה.

זה בדיוק אמור להיות שיקול דעת של כל הצדדים. אם יש איזו מגבלה שהוא לא יכול בגללה לקיים את הדיון בהיוועדות חזותית, אז ממילא הוא לא יעלה בהיוועדות חזותית. אם צריך התאמות שהן התאמות באולם, למשל מתורגמן, אנחנו לא יכולים לשים מתורגמן איתו. המתורגמן יהיה בבית המשפט, אם זה לשפת הסימנים או לשפה אחרת. עשיתם את זה עד עכשיו ב-VC של הקורונה? למיטב ידיעתי כן. איך הוא שומע את התרגום? יש תקשורת רציפה, כך שהעצור אמור לשמוע את כל מה שקורה באולם. הוא אומר משפט, ואז המתורגמן מתרגם לשופט. השופט שואל והמתורגמן מתרגם לאסיר. זה התקשורת.

עם המתורגמנים היו כמה אמצעים. אם שלומית עדיין פה, סמנכ"לית התפעול שלנו,

היו כמה ניסיונות להתאים את שיטת התרגום המתאימה כשיש מתורגמן. פעם אחת זה בערוץ קשר בערוץ נפרד, פעם אחת זה בתוך האולם, ובדקנו מה הכי טוב ומה הכי יעיל לעצור ולשופט להבין אחד את השני מבחינת הדיונים. נבדקו כמה שיטות בהקשר הזה, ואם סמנכ"לית התפעול שלנו פה, היא תוכל להרחיב. בסדר. אם הנושא של המוגבלות תקף לאולם בית המשפט, כאופציה הוא חייב להיות תקף גם לחדר בשב"ס. השופט חייב להיות מסוגל לומר:

אני לא מקיים את הדיון הזה, מכיוון שאין התאמה בצד השני. אני לא צריך לחשוב כרגע על דוגמאות ספציפיות. אם יסתבר שהמצלמה בחדר לא מיטיבה להעביר שימוש בשפת סימנים? דרך אגב, זה חוזר לדיון שאמרנו על נסיבות אישיות. אני חושב שבמקום כזה השופטים צריכים להיות מאוד מאוד ערניים. זה גם עלה מהמחקר, אדוני, אם אתה זוכר. המחקר אומר שזה פחות מתאים כשיש לקויות מסוימות, ולכן שם עדיפה נוכחות פיזית, אבל יש לקויות אחרות שזה יכול דווקא להקל מאוד על הנאשם. אולי יעשו רשימה של כמה דברים. יכול להיות שזה צריך להיכנס בתקנות ולא - - - בוודאי התאמות שניתנות באולם באופן שוטף ימשיכו להינתן. יש פה כמה היבטים. היבט אחד הוא שהשופט חייב להיות מסוגל לקבוע תנאים מה קורה באולם, אבל מה קורה גם בצד השני. אם התנאים לא מתקיימים, הוא מפסיק את הדיון. לא יכול להיות מצב שמתגלה שהמוגבלות, דווקא הפתרון שלה הוא בצד של שב"ס ואין פה פתרון. קודם כול, בפסקה (4), אין סיבה לכתוב באולם בית המשפט או בחדר ההיוועדות החזותית במתקן הכליאה. תמצאו את הניסוח הנכון. ובמקביל, אפשר לקבוע בתקנות שיש כמה נושאים מחוץ לעניין הזה.

בדיון בתקנות יהיה מאוד חשוב שהנציבות יעזרו לנו לראות אם עלו בעיות בעבר. במחקרים, כמו שהיא אמרה. בתקנות אתם צריכים לקחת דברים שעלו במחקר בצורה ברורה, איפה היו בעיות ולסמן אותן.

פסקה (5). (5)אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 34 ו-35 לחוק המעצרים. מה הכוונה? זכות העצור להיפגש עם עורך דינו. זה לא אמור להשפיע. פה אמרנו שיהיה עוד סעיף שיבוא כנראה לפני פסקה (5), שמדבר על כשירות המתקנים, שאולם הדיונים בבית המשפט ומתקן ההיוועדות החזותית במקום הכליאה קיבלו את אישור הגורמים המוסמכים להפעלת היוועדות חזותית, ומי הגורמים זה יהיה בתקנות. נציע נוסח לעניין הזה. תציעו נוסח, אבל צריך להיות ברור שיש פה אישור ספציפי לאולם דיונים או לבית משפט אם זה ערכה ניידת. זה ייקבע בתקנות?

קודם כול, המפרט הטכני ייקבע בתקנות - - זה בוודאי. - - וגם מי הגורם המאשר. אמרנו בגדול שזה המנהל או מי שהסמיך והנציבה. בתקנות תהיה הוראה שאומרת שניתן לקיים VC במתקן - - - לא. זה פה יהיה. זה יהיה בחוק? חד-משמעית. כך נוכל לכתוב שהחוק נכנס לתוקף בתחילת ינואר - - - המשמעות היא בהכרח שהחוק לא יוכל להיכנס לתוקף ללא תקנות. זה לא קשור לנקודה הזאת. החוק הזה לא ייכנס לתוקף בלי תקנות. - - - הודעתי את זה רק שמונה פעמים, אני מודיע בפעם התשיעית. מה בדיוק חושבים, שחוק שמשנה את סדר הדין הפלילי במדינת ישראל ייכנס מבלי שוועדת החוקה,

או כל ועדה אחרת של הכנסת תאשר את המפרט הטכני?

זה שיקול דעת של הנהלת בתי המשפט ושב"ס איך ייראה החדר?

ממש ממש לא. אנחנו כבר עובדים על תקנות. מצוין. אני רואה שמשרד המשפטים זריזין למצוות. בקביעת הקריטריונים של התנאים שצריכים להיות באופן כללי, לא פרטני לכל מקום, לפחות של חדרי ה-VC, שתהיה גם עמדה של הסנגוריה. אני לא יודע אם במתקני בתי המשפט יש להם say, אבל לפחות בעניין הזה צריך להיות להם say. בסדר גמור. החלק שקובע את הקריטריונים מה צריך להיות בחדר.

אני רוצה לומר עוד פעם, התקנות הן תקנות שיהיו חייבות לעבור בחוק הראשי ייקבע שהן עוברות אישור ועדת החוקה, חוק ומשפט, ואם כל הגורמים המעורבים לא יהיו בשלב הזה פה, הם יהיו בחדר הוועדה, אבל מומלץ בוודאי הסנגוריה והלשכה. על מפתנה של הוועדה. עו"ד חיה ציון זכאי, נציגת לשכת עורכי הדין, ביקשה להתייחס לנושא הזה. תודה, אדוני היושב-ראש. רק נקודה קטנה לגבי סעיף 133ג ביחס לתקשורת בין סנגור ללקוח. חשוב לציין שמעבר לעובדה - - - כפי שאדוני העביר את הדברים, צריך לחשוב גם על זה שמהצד השני יש לקוח שנמצא בחדר עם איש שב"ס.

איש שב"ס לא בחדר. אני אומר לאדוני, ואני מופיעה כמעט מדי יום בבתי המשפט כמו גם בתקופת הקורונה ועד לא מזמן, שאנשי שב"ס סירבו לצאת מהחדר. הדברים צריכים להיות ברורים, כי אז זכות ההיוועצות לא יכולה להינתן באופן רהוט. אפשר לקבל את התייחסות שב"ס לסוגיה?

אני אגיד שגם באולמות בתי המשפט בחופת העצורים נמצא איש שב"ס. זה בערך המרחק שהיה. אבל בדיוק מה שהיא אמרה. שיפרנו בעניין הזה. בהתחלה היינו נמצאים איתם, כי היינו צריכים להיערך לחדרים מיוחדים, אבל היום שיפרנו את זה. היום איש שב"ס לא נמצא במרחק שמיעה ממנו. אז אין לכם התנגדות שזה ייכנס לחקיקה הראשית. זה מופיע, מופיע באופן שמבטיח את הסודיות. זאת בדיוק האמירה. ובתוך המפרט זה גם מופיע. הדבר אומר שתתאפשר שיחה חסויה בין העצור או האסיר לסנגורו לפני הדיון. זה רק בזמן השיחה בין הסנגור לעציר. האם יש עמדה של הממשלה לגבי האם האסיר או העצור זכאים לשבת בחדר משלהם בזמן השיחה בלי איש שב"ס? זה בדיוק מה שאמרנו. זה המצב. תכניסו את זה לחקיקה הראשית, כי זה לא כתוב כרגע. זה בתקנות. מוסכמת עליכם העמדה? אנחנו כן אומרים שאיש שב"ס, כמו שהוא נמצא בכל סיטואציה אחרת, גם באולם בית המשפט,

אבל לא במרחק שמיעה. אני רוצה להסביר את ההבדל המהותי. בית המשפט זה לא הזירה של שב"ס, אז גם אם עומד שם סוהר מיחידת נחשון, האסיר נמצא בממלכתו של השופט. יש שם את הסנגור שלו, יש בני משפחה, יש שופט, יש עיתונאים. זה משהו אחר לגמרי. אין שום דמיון בין מצב שהאסיר נמצא בבית הכלא שלו, ועומד איתו בחדר הסוהר שהוא מכיר - - - שהוא מכיר ושהוא רב איתו לפני יומיים. אין שום דמיון. ולכן אני אומר עוד פעם, אני מעדיף את זה בחקיקה הראשית. אתם רוצים את זה בתקנות, אז עוד פעם, התקנות תאושרנה לפני. התקנות תקבענה שבמהלך הדיון, למעט ברגעים משמעתיים, אם צריך התערבות, לא יהיה איש מתקן הכליאה. אנחנו נייצר סיטואציה שבמהלך הדיון באופן דמיוני יש שם פיקציה שהאסיר באותו רגע לא נמצא במתקן הכליאה שלו. מתקן זכוכית.

זה אל"ף-בי"ת של העניין. לא יהיה מצב שהכלאי שמטפל בו ישב איתו בחדר. אני אדייק.

הוא לא יושב איתו בחדר, הוא לא נמצא איתו בחדר, הוא במרחק ראייה. זה בסדר גמור. זה חייב להיות. אני מסכים.

כי הוא צריך לראות מה הוא עושה - - - מרחק ראייה מחוץ לחדר. הבנתי שיש חלון שבו הוא מסתכל. יש חלון בהרבה מאוד מהמתקנים, בחלקם עדיין לא. תקבעו שיהיה חייב להיות חלון. חברים, בתקנות העניין הזה יצטרך להיות ברור. אני אומר עוד פעם, אני מאוד סומך על אנשי שב"ס, אבל צריך להבין מה הרציונל שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו מנסים לדמות ככל הניתן את חוויית הדיון בבית המשפט מבלי שהאסיר מגיע לבית המשפט. זה הקונספט. אנחנו לא מנסים להוריד מאיכות החוויה הזאת שהאסיר יצא מהמקום שבו הוא כלוא, הוא מתנהל בהתנהלות קצת יותר חופשית, כי הוא לא נמצא בממלכה של שב"ס, אלא הוא ניצב בפני בית המשפט. זה ברור לי. להפך, היום במצב הזה יש לו יותר סודיות ממה שיש לו בחופת העצורים. דווקא פה הסוגיה היא לא סודיות. מקובל עליי שהסודיות זה בתקשורת עם הסנגור, פה אנחנו מדברים על מצב נפשי, תודעתי של האסיר, שחייב להישמר גם בישיבתו במתקן הכליאה שלו. אני מסכימה. אני אומרת שאם נסתכל על זה, זה עדיין אפילו שיפור ממה שנמצא באולם בית המשפט.

לא יזיק שבכמה דברים נשתפר בחוק הזה. חברים, נסיים ב-13:45, כי יש דיון חשוב שאני צריך להיות בו בוועדת הכספים. אנחנו מתקדמים, אני רואה,

הלאה. תקנות 133ד. שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת יקבע הוראות לביצוע סימן זה, תקנות ראשונות לפי סעיף זה יותקנו עד יום תחילתו של חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב 2021." אני לא יודע למה צריך להתקין תקנות עד יום זה? תחילת החוק זה ה-1 בינואר? נראה מתי אנחנו מכניסים את התחולה, אבל עד התאריך הקבוע בסעיף לחוק, שזה יהיה התחולה.

אם נחליט פה בעוד דיון שהתחולה היא ה-1 במרץ? חוק ההסדרים ייכנס לתוקף ב-1 בינואר. האם יש לכם צפי מתי תוכלו - - - לא משנה, את הניסוח צריך לשנות כאן. מה זה המושג של "תקנות ראשונות"? המערכת הראשונה של התקנות? התקנות הסופיות זה מה שיאושר על ידי הוועדה. אנחנו מביאים נוסח שהוא טיוטת תקנות. זה לא יכול להיות. החוק הזה ייכנס לתוקף - - - מה לא יכול להיות? אתם צריכים לאשר לנו את התקנות. אין בעיה. זו טיוטה. אנחנו מביאים את הטיוטה אחרי שהיא כמובן מאושרת על ידי כל מי שנמצא - - - הוא שואל מה זה המונח הזה "תקנות ראשונות"? מה זה "תקנות ראשונות"? מה זה הביטוי הזה? או מה זה "טיוטה"? לא הבנתי. טיוטה מגיעה לדיון בוועדה. - - - צריך להיות כאן ניסוח שאומר "לרבות". "יקבע הוראות לביצוע סימן זה, לרבות לעניין", ופה חייב להיות פירוט אתם תמצאו את הנוסח המפרט הטכני, הסטנדרט של התקשורת, דרכי האישור של המתקנים על פי סעיף זה וזה, ואני מחזיר לסעיף הקודם, סעיף קטן שנוסיף. צריך להציע פה נוסח שיהיה ברור שהתקנות חייבות להתייחס למפרט הטכני, למפרט התקשורתי ולתהליך האישור של העניינים האלה.

ומבחינת ניסוח, צריך למצוא ניסוח שאומר שהחוק ייכנס לתוקף רק אחרי שהתקנות תאושרנה בוועדת החוקה,

מבחינת נוסח החוק אצלנו וגם במשרד המשפטים, הם מעדיפים שהחוק ייכנס לתוקף פורמלית בתאריך מסוים, לא משנה מה, גם אם ההסדר עצמו לא יכול להתחיל לעבוד בגלל שאין תקנות. אפשר לקבוע שהחוק ייכנס לתוקף ב-1 בינואר, אבל כמו שאמרת, אי-אפשר להשתמש בכל מתקן. הסיפור שאי-אפשר להשתמש בכל מתקן זו סוגיה עובדתית, יש כבר היום מתקנים שאפשר להשתמש בהם. אלא אם כן יש אישור פרטני לפי התקנות. ואם אין תקנות, אין אישור. תמצאו אתם את הניסוח, העקרונות ברורים. צריכות להיות תקנות מפורטות, התקנות האלה מאושרות כאן לפני שמתחילים להשתמש בחוק, ופה מה לעשות, מצב הקורונה עובד לצערי לזכותנו, כי כרגע יש הסדר, הוא לא ייגמר כל כך מהר, הסדר ה-VC. אני מזכיר שהסדר ה-VC הרצוני ימשיך גם אחרי שנגמור את הגל הרביעי, גם אחרי שנסיים את ההכרזה על המצב המיוחד בשב"ס, זה התיקון שהכנסנו. זו מהות חוק ההסדרים. נכון, אבל כל מה שאני אומר זה שבחסות חוק הקורונה אתם יכולים היום לשקוד על התקנות כמו שצריך. תשקדו על התקנות, ממילא תמשיכו לעשות VC בהסכמה דרך חוק הקורונה, תביאו לנו את התקנות בצורה מסודרת. רק העיקרון צריך להיות ברור, עד שמפה לא יוצאות תקנות מפורטות, החוק הזה לא מתחיל את פעולתו. אין בעיה. (ב)שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאים להאריך בצו את תקופת תוקפה של הוראת שעה זו לתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על שנתיים. זה אומר - - - שלא צריך חקיקה ראשית. אז אפשר להשתמש בזה במשך ארבע שנים בסך הכול. דעתי לא נוחה מזה. צריך להבין מה תהיה התוצאה. התוצאה תהיה שלא נכניס תיקונים בחוק ארבע שנים. זו הדינמיקה. נהיה בתוך בחירות, נהיה פה, נהיה שם. זה לא הגיוני. המהות של הוראת שעה שהיא הוראת שעה, ואתם יודעים שבסופו של דבר אתם צריכים לבוא לחקיקה ראשית עם תיקון ההסדרים. בצר לכם, משהו קרה, הייתה מורכבות פוליטית, מביאים הצעת חוק להארכת ההסדר. זה לא הגיוני. התקנתם הוראת שעה בנושא כל כך אסטרטגי, אני מודה, אני רוצה - - - גם אם יתברר שיש כמה לקונות שאפשר לתקן, אין לנו אפשרות לדרוש - - - לא רק זה, ידיהם כל כך עמוסות בעבודה, באמת אני אומר, זה לא מתוך עצלות, תמיד יש כל כך הרבה דברים לטפל בהם, אז אתה נותן את זה, כאילו כתבנו הוראת שעה לארבע שנים. אדוני היושב-ראש, אחרי זה אולי חברותיי ממשרד המשפטים ירחיבו, אבל בעולם של הוראות שעה אנחנו רואים במקרים רבים בחקיקה שיש אפשרות להאריך את הוראת השעה בצו אם ראו כולם כי טוב. האפשרות הזאת בחוק מאפשרת לנו, אם כולנו נרצה, וזה בעיקר המחוקק, להאריך את זה. אם לא ירצה המחוקק, הוא יוכל תמיד להגיד שהוא לא מוכן להאריך את זה ושנביא הצעת חקיקה בשלוש קריאות. מה שהרבה פעמים קורה שהמחוקק אומר שהוא מאריך במספר מוגבל יותר של חודשים, כדי לתת לממשלה זמן להיערך להצעת חקיקה, וזאת רק אופציה. לצערי זאת לא הדינמיקה. זה נכון בתיאוריה, זאת לא הדינמיקה. מתי הבקשה להארכה צריכה להגיע לוועדה? אחרי שנתיים? כן. לקראת תום המועד. בכל מקרה יש לא יותר משנתיים? אני מבין את השיקול, אבל אני אומר עוד פעם, אם זה לא היה הסדר כל כך ראשוני, הייתי אומר: בסדר, אבל אנחנו מכירים את הדינמיקה, התוצאה תהיה ששלושה שבועות לפני תבואו ותאמרו: לא הספקנו עם המחקר, לא גמרנו, תנו עוד שנתיים, תאשרו בצו, ואז בדינמיקה בין הוועדה אין דיון בפרטי ההסדר. מה שקורה פעמים רבות שאומר המחוקק: בסדר, אבל לארבעה חודשים. ומה שקורה בפעמים שאין אפשרות להארכה בצו, שמגיעה הממשלה עם תיקון חקיקה ראשי, שמה שעושים בו זו הארכה נוספת של הוראת השעה. אם זה מה שקורה, זה מה שקורה. לכן מבחינתי תמיד יש לכם את השסתום שאם באמת לא הספקתם, תביאו הצעה להארכה בחקיקה ראשית. בואו נחשוב על זה. אני חושב שיש פה הסדר שלכולנו ברור שחייבים ללמוד ממנו וחייבים להכניס בו שינויים.

יכול להיות שהשינויים ילכו לכיוון של הרחבת ה-VC, אם נראה כי טוב. ברגע שאתה מייצר את הדינמיקה שזה צו וכו', אף אחד לא עומס על עצמו, מיוזמתו, עוד תהליך חקיקה, מנצלים את הצו. לא בטוח שזה הדבר הנכון בהסדר כל כך מהותי לזכויות נאשמים, לדין הפלילי. תחשבו על זה. בעיניי זה לא ייהרג ובל יעבור, אבל טוב שקצת נקשה על ידי העוסקים במלאכה בעוד שנתיים, יהיו אשר יהיו. אפשר גם כפשרה במקום שנתיים לקבוע שנה. הם רוצים את השנתיים. לאפשר הארכות במקום עד שנתיים לשנה, אם מחפשים פשרות. יכול להיות. אנחנו כתבנו לאיזון הזה תקופות נוספות ולא מראש לשנתיים. אתם מכירים את הדינמיקה. ועוד פעם, זה לא מתוך עצלות, אנחנו כל כך עסוקים, אתם בעיקר, בכל כך הרבה דברים. תחשבו על זה, לא צריך להכריע בדבר עכשיו. זה בעיניי לא ייהרג ובל יעבור. בצר לנו, ההצעה של חבר הכנסת בגין, אני חושב שהיא בכיוון נכון. מקסימום תהיה הארכה בעוד שנה, ואז חוזרים לחקיקה ראשית.

אנחנו חיים בעידן שיש בו שר משפטים שמודיע שהוא הולך להעביר חוק-יסוד: זכויות נאשמים במשפט. אתה מספר לנו? אני שמח על כך, אבל אם אנחנו בעידן של דאגה לזכויות נאשמים במשפט, אז זה חלק מההסדר, אז בואו נסתכל על זה. היושב-ראש, גם אם זה שנתיים, וודאי אם נקבל שנה, הביטוי "תקופות נוספות שלא יעלו", ההנחה שתהיה הארכה לשלושה חודשים וחצי, היא לא נראית לי חלק מהחיים. זה לא הגיוני.

גם זה חשוב ליציבות של ההסדר. אפרת, רק צריך - - - כמו שתמר אמרה, זה דווקא היה לטובת הכנסת התקופות,

נסמיך אותם להאריך בשנה. שאלה קטנה בהמשך לדיון הקודם, כי לא הייתי אחר כך כשדיברו על הנושא הזה של הפיילוט של אשל. הבנתי שהייתה התנגדות של הסנגוריה הציבורית. אני חולק עליהם מאוד מאוד. לדעתי זה מגיע משיקולי נוחות, לא של המשפחות, המשפחות ישמחו לבוא לכל מקום, וודאי ישמחו לחסוך לבני משפחותיהם את הטיול המזוויע בזינזאנה המשטרתית. אני רוצה לדעת שעומד להיות משהו בעניין הזה. אם זה הולך להמשיך או לא. אני אומר מה עלה כאן בדיון. עלה שיש לנו משני כיוונים התייחסות לעניין. הסנגוריה הציבורית הביעה עמדה נחרצת בצורה ברורה נגד העניין, אבל גם שמענו מגורמי הממשלה, אחרי המשך הבדיקה, שהם לא פוסלים או מחייבים. הם אומרים שהם צריכים להעמיק יותר בבדיקה בדיון עם הנהלת בתי המשפט וכו'. ולכן אמרתי שאני לא מוכן להציג את העניין הזה כתנאי, לעומת למשל השיפור של מערך ההובלה. אמרתי והודעתי, וזה ייקבע לאלתר, שאנחנו נקבע דיון לפיילוט אשל ונדרוש מהמדינה תשובה ממש בשבועות הקרובים. אני מוכרח לומר לך, אדוני היושב-ראש, אתה נראה לי כבר בקיא בעניינים, יכול להיות שמישהו מנסה לנצל אולי - - - ברור לי. נכון שהנהלת בתי המשפט לא רצו את ההחלטה הזאת, כי זה גורם לעלויות, השופטים צריכים לצאת מאזור הנוחות, לנסוע לעבודה במקום אחר, הם לא נפגשים במזנון ביחד עם כל החברים. הכול מצוין. הייתה החלטה שנבדקה היטב בזמנו, יש רציפות שלטונית, וזו לא החלטה שלי הייתה, בסופו של דבר זה היה של שר המשפטים הקודם ניסנקורן ושל הנהלת בתי המשפט, ואפילו קיבל את ברכת נשיאת בית המשפט, אם אני זוכר נכון. אני חשוב שהפיילוט הזה הוא חשוב. חשוב לעשות אותו. אסור לרדת ממנו. אני לא אתן מנוח בעניין הזה. אנחנו לא מבקשים שתיתן מנוח, גם לוועדה. שיפור ההסעות אלה מילים יפות, מכובסות לגמרי. כל השנים דיברו על שיפור ההסעות, כל השנים דיברו על כך שצריך לראות את הזכויות שלהם.

זו עבודה יומיומית, סיזיפית, קשה. פה מדובר על הקמה של מבנה, לא של 30-20 מיליון שקל, על מבנה קטן מודרני, כמו שצריך. נעשה את הפיילוט הזה ונראה אם טוב. אם לא, נהפוך את זה לבית כנסת של הכלא. הנושא לא נעלם מסדר יומנו, חבר הכנסת אשר. השאלה הייתה האם במצב הזה הממשלה צריכה להתחייב לממש את הפיילוט מיד עכשיו. אנחנו נחזור לסיפור הזה. הסיפור הזה לא נעלם מסדר יומנו. תשקול להכניס אותו - - - כתנאי. תודה, הדיון נעול. אנחנו חוזרים בשעה 14:30 להמשך דיוני הוועדה. הישיבה ננעלה בשעה 13:51.